בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מתנצל על הצרידות שלי, אך זה המצב. אני מבקש מהחברים, מי שמעוניין, לאחר הסעיף הזה אני רוצה התייעצות אצלי בחדר לגבי מה שהיה אתמול עם ה-30%, 35%. שכל אחד יגיד דעתו. מקווה שלא התקפלת מ-35%. לא התקפלתי על כלום. לכן אני רוצה את ההתייעצות הזאת. נחליט יחד. גם לי יש שתי בקשות לפני שאתה מתחיל אחת, שיכינו לך כוס תה, ובקשה שנייה שלא יאמצו לך את הגרון יותר מדי, חברי הכנסת. שיהיו ממושמעים היום. אני רוצה לומר לחברי הוועדה, אנחנו דיברנו על הנושא של הצו הזה, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5)מס על נוזל לסיגריות אלקטרוניות). ביקשנו שהשר יגיש צו. לא הייתי מביא את זה היום, כי אנו בליבת העניין של התקציב, אך בגלל המציאות הזו שאם לא יהיו היום איזשהו צו, אין כלום. הכול בטל. אנו רואים מה שקורה. לכן אני מביא אותו. שר האוצר אמר שיקים צוות שיבחן. אני מציע שנאשר את הצו הזה כי אם לא נאשר, אין שום צו. זה לא חוק שאנחנו יכולים להגיש הסתייגות ולשנות.

עומר, בבקשה, מה השר מתכוון לעשות? אדוני היושב-ראש, בוקר טוב, באופן עקרוני שר האוצר במדיניות שלו לא אוהב הבניית התנהגות באמצעות מיסים. אמר זאת בדיונים פה לאורך השנים. זה לא דבר שהוא באופן כללי מחבב. אבל ודאי שזה אמירה שיש לאזנה במקרים מסוימים. אנו עושים זאת בכל מיני דברים וגם פה. פה אנו רואים שזה מוצר יחסית חדש. אנו לא עד הסוף מבינים איך מתנהג ומה עושה. אנו אחרי מקרה מאוד קשה לפני כמה שבועות. וגם השבוע. כבר שני מקרים. בכוונה הבדלתי, להבדיל. יש עוד נער שמאושפז אנחנו מאחלים לו מפה כולנו רפואה שלימה. לכן ודאי שיש צורך לבחון את הנושא הזה לעומק ולבחון את ההשפעה של המיסוי הזה על השוק ואיך זה יתנהל. אני אומר את הדברים אחרי שיח עם גורמי המקצוע במשרד הבריאות ועם שר הבריאות אמש. יוקם צוות של שר הבריאות ושר האוצר עם רשות המיסים, יבחנו איך להפעיל אותו ומי יהיה חבר בו, שיבחן את כלל המשפיעים. אם הצוות הזה יכריע שיש צורך להעלות את המס או להוסיף עוד אלמנטים למס, נחזור לכאן כפי שעשינו בצו הזה. אף אחד לא רוצה להיות במצב שהצו לא קיים בכל, וגם לא במצב שאנו שמים את זה והולכים. לכן אני חושב שהדבר הנכון כרגע הוא להקים את הצוות הזה ולבחון את הדברים, להישאר עם היד על הדופק. אנחנו נקבל כל החלטה שלכם בעניין ונקיים מיד את הדיון. אני מעריך שזה לא יהיה בשבוע הזה כי יש התקציב. הצו שאנו מאריכים אותו, למתי? בעצם היו מספר גלגולים בוועדה לגבי צווי תעריף המכס של הסיגריות האלקטרוניות. בדיון האחרון שקיימנו, ביקשה הוועדה להכניס תיקונים. טיוטת הצו הובאה כבר בדיון הקודם. דובר על העקרונות שיופיעו בה. מדובר בצו שהוא הוראת שעה. ממילא יחול עד 15.2.25, ואז רשות המיסים אמרה שתבחן- - - הוא מדבר על קודם. זה שנתיים. הצו הזה ביקשה הוועדה לעשות בהוראת שעה כדי לאפשר לרשות המיסים לבחון את השפעות המיסוי על המשק. הצו הזה הוא כבר בתוקף. בהתאם לפרוצדורה שנקבעה ביחס לצווי תעריף המכס, זה צו שעם החתימה של שר האוצר עליו הוא מתפרסם ברשומות ונכנס לתוקף מייד כלומר הוא כבר בתוקף. לכן כלפי שאמר היושב-ראש, אם לא יאושר היום, המשמעות היא שלא יחול בכלל מס על סיגריות. תודה. ינון, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כל, אני שמח שדיברת עם שר הבריאות. עומר הבין. אבל מעבר לכך, אני באמת מבקש, שכשאתם מקימים את הוועדה, יותר חשוב משרד הבריאות מאשר רשות המיסים. שר האוצר אומר: אני לא אוהב להביא את החינוך בהתנהגות על ידי מס. זה נכון. יותר חשוב לי שמשרד הבריאות ייתן את הדגש הבריאותי שם ויעשה מחקרים של עצמו כפי שהתחיל ובטח יש כבר תוצאות כי עברו מאז חודשיים או שלושה, ד"ר אפללו. יש תשובה כבר? יש מחקר. על העישון. הרי איפה הבעיה שלנו- - - אבל אם ניכנס עכשיו למחקרים על העישון- - הצגתי בדיון הקודם על בני נוער. אני חייב לומר לכם שלדעתי, חתומה, מוכנה הצעת חוק שלי של איסור סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות, כניסה לארץ. לא יהיה. דיברתי עם שר הבריאות שתבחנו את זה, לאסור את החד פעמיות. בראש ובראשונה את הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות. אני מבקש שגם בוועדה כשאתם עושים, תבדקו מיסוי קצוב על סיגריות. אולי זה יותר טוב, ודיברתם על זה והייתה הסכמה בעניין הזה. היה דיבור טוב. גם מכניסים יותר מס וגם האדם ירגיש שמשלם יותר על כל סיגריה. זה טוב לשני הצדדים יכול להיות. תקינה של הסיגריות האלקטרוניות- - ינון, מה שהתכוונתי, בימים הקרובים נדון בזה ממש באופן יותר רציני כי דיברתי עם השר וגם עומר אומר את זה. הוא מקום צוות, שר הבריאות, בעניין. זה לא הולך לעבור לסדר-היום. הנושא הזה ייבחן מקצועית ויבוא לכאן. לא עוד שנתיים. כבורג קטן אני רוצה לתת להם אבני דרך שיידעו במה מדובר, מה אנו מבקשים בוועדה. כי חוזרים אלינו עם מסקנות אחרות. אלה חלק מהדברים שחייבים להיות כולנו נגד עישון בכלל. אחזור על זה שוב ושוב. אצלי בבית לא יכולים לעשן אצלי ולא יעזור שום דבר. גם אם תגידו שאסרתם את זה שיהיה מקצועי ומה שצריך. הענישה שלא תהיה דרך הכיס. תודה רבה. אלי דלל. תודה, אדוני היושב-ראש. אני יושב-ראש הוועדה לזכויות ילד. קיימתי שני דיונים. אחד בהשתתפות יו"ר הוועדה, דיון שהיה דיון חירום יחד עם יו"ר הוועדה לסמים בועז ביסמוט, ודיון אחד אצלי, עם כל הגורמים, כולל משרד החינוך ומשרד הבריאות וגורמים נוספים והמשרד לביטחון לאומי. ש להבין - הסיגריה האלקטרונית היא אסון. היא גורמת נזקים. ראינו הרבה מאוד חוות דעת, חלק ממחקרים וכו'. זה אסון. אנחנו גם רואים את הדברים בשטח. ילד אחד לפני חודש ומשהו, השבוע עוד ילד שנמצא במצב לא פשוט והנזקים רבים כולל התמכרויות יש פה פיקוח נפש והתמכרות. לא צריך להגיד לכם מה זה לילדים. והאבסורד, שהמכס על סיגריה רגילה הסיגריה הרגילה היא פי שניים מסיגריה אלקטרונית.

היום באלכוהול יש הנחיה ברורה ותקנה שאסור למכור לילדים מתחת לגיל 18. אותו דבר יש לאכוף גם בנושא הסיגריה האלקטרונית. אנחנו היום בסד, וגם דיברנו, כולל שר האוצר, יש פה בעיה שקשה לי היום, זה הרע במיעוטו, אך קשה לי להצביע עבור מכס שהוא חצי מהסיגריה הרגילה, אך נלך לשם - אחרת לא יהיה מכס בכלל.

לכן נלך על זה. בהמשך נצטרך למצוא את הפתרון שיהיה פתרון כולל של כל הגורמים משרד הבריאות ומשרד החינוך. בישיבה לזכויות הילד כתבנו את כל ההמלצות שלנו לכל השרים ולכל המשרדים הנוגעים בדבר, וכך יש לפעול. תודה רבה.

אם לא יתקדם, נקיים פה את הדיון. חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב-ראש הוועדה למאבק בנגע הסמים והתמכרויות. ואלכוהול. הזכרתם הבוקר את הצו. פה זה צו השעה, הנושא הזה. מאחר שאנו בבדיחות הדעת, אבל המשפחה של מיידן קלר ז"ל צוחקת פחות ובטח הנער שמאושפז כעת. לצערי אני מכיר את בית החולים שניידר מקרוב אז הרמתי טלפון לאחת הרופאות הבכירות במחלקה, והנער הזה, הסיבה של הפגיעה הקשה בריאות זה בגלל הסיגריה האלקטרונית ובזה היו מאוד נחרצים הרופאים בשניידר. את הטלפון אני יזמתי. כפי שאמר פה עמיתי אלי דלל, הוועדה בראשותנו קיימה שני דיונים בנושא הסיגריות האלקטרוניות. צפוי להתקיים דיון המשך הדוקר, כאמור הדיון האחרון נערך לפני שבועיים ב-19.4 לאחר מותו הטראגי של מיידן קלר. יש לומר זאת נחרצות - הפגיעה קשה מאוד בריאות כתוצאה ישירה מהסיגריה האלקטרונית. כאמור הדיון נערך עם הוועדה לזכויות הילד. עשינו זאת בחירום, והנושא חייב להיות על סדר-היום כי זה נראה לכאורה תמים,

ד"ר אפרת אפללו ממשרד הבריאות טענה באותו דיון כי שמענו, ושמענו הרבה מאוד גורמי מקצוע כי בעולם מדווחים על 68 מקרי מוות כתוצאה משימוש בסיגריות אלקטרוניות. ויש דברים נוספים הפרעות קשב וריכוז. זה לא הכי בריא. לצערי כאמור גם השבוע התבשרנו על נער נוסף בן 16 שמאושפז במצב בינוני לאחר שעישן סיגריות אלקטרוניות. שוב, זה סיגריות אבל לא יודע כמה יש בכל דבר שכזה וכולנו פה מאחלים רפואה שלימה לילד. במהלך הוועדה גם אני כמוך, יושב-ראש הוועדה, אני מניח שגם אתה לא מומחה לסיגריות אלקטרוניות. גם אני לא. שמעתי בוועדה והבנתי שזה מכיל ניקוטין, מספר רב של חומרים רעילים. יש פה אנשי מקצוע שיספרו לנו שגם חומרים מסרטנים, לא עלינו. קיימנו על זה דיון. זה סוף הדיון.

אני שמעתי את חברי ינון, שאמר שלא רואה במיסוי אקט חינוכי, וגם אני לא, אבל לא בגלל זה יש להרחיק לכת ולגמרי להוריד את המיסוי. לא, לא. אני חייב להבהיר.

לסיים. השימוש בסיגריות אלקטרוניות הולך וגובר בקרב בני נוער צעירים. נתון מדהים ששמעתי בוועדה שלי שלא הייתי מודע להם אנחנו מדברים על ילדים בכיתה ד'. נדהמתי זה ילד בן 10. יש לי בן 10 בבית,

דוד המתוק. כל דוד מתוק.

מתוק כמו הסבתא שלו. והוא מספר איך בבית ספר הכי נורמטיבי בעולם הם מתנסים בזה, שנראה לכאורה תמים.

מוסיף שאני מתכוון להביא, להעלות הנושא של טעמים. הסיגריות האלקטרוניות מגיעות בטעמים שונים מה שמושך צעירים, ואני מתכוון להעלות חוק שאוסר על ייצור ושיווק של מוצרי עישון בטעמים ובריח. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. יצא שהוא הבין מדבריי שאני בעד שיורידו את זה לגמרי.

אמרנו מה שיש עכשיו, חשוב להשאיר, למרות שלפי כל המחקרים ראינו שלא הייתה ירידה, אבל יש הוועדה שצריכה לקום. צוות. העיקר שיקום וייתן את המסקנות, כי אני מאמין שיעשה את הדבר הנכון בשביל בני הנוער שלנו, לפני המבוגרים. הילדים בגיל 10 ו-12 שמעשנים זה מטריף אותי. זה דבר שהורס ומתמכר. מתחילים בסיגריה אלקטרונית ולא יודעים לאן הם מגיעים. אתה יודע את זה בוועדה שלך. אני שמח שאי ההבנה בינינו גרמה לך לומר את הדברים בצורה נחרצת וברורה. יש מישהו במשרד הבריאות שיכול לומר כמה כתבי אישום הוגשו בנושא הזה על מכירת סיגריות אלקטרוניות? אשמח להתייחס למשהו אחר. הצוות שאתה מדבר עליו מתחיל לפעול היום, ב-13:00 יש לנו ישיבה ראשונה.

אמר את זה שר האוצר. זה מתואם לגמרי עם משרד האומר ושר האוצר. צוות שאמור לגבש תוכנית לאומית על כלל מרכיביה. כמה זמן עבודת הצוות? חודש. תוך חודש נגיע עם תוכנית שכוללת גם מרכיבי רגולציה, גם מרכיבי הסברה, גם מרכיבי אכיפה, כל החלקים שצריכים להיות כדי שהתוכנית תהיה מלאה. אני מדגישה את עניין החודש אנחנו בכוונה לא קוראים לזה ועדה כדי שזה לא יהיה משהו ארוך שנמשך אלא צוות פעולה לאומי לאירוע הזה כי זה באמת צו השעה.

כתבי אישום את לא יודעת. לא. זה לא אצלנו. עדיין אין איסור, אז על מה? חבר הכנסת חמד עמאר. הייתי בדיון הקודם ושמעתי את עוזר שר האומר שאמר: שר האוצר לא מאמין במיסים. אני מאמין במיסים כשאין הסברה, והיום אין הסברה בנושא ואין מלחמה בנושא ולא שמו את זה על סדר-יום של משרד הבריאות, משרד האוצר. כולם. אם אנו מדברים על ילדים בני 13, ועכשיו אני שומע מיושב-ראש הוועדה למלחמה בסמים ילדים בכיתה ד', זה גיל 10, כבר מעשנים סיגריות כאלה, מיסים כאן עוזרים ולכן אני מאמין בנושא הזה ולהקשות על אותם ילדים לקנות את זה חופשי. צריך להעביר את זה גם כמו במשקאות אלכוהול, שאסור למכור מתחת לגיל 18. גם פה צריך, ומשרד הבריאות ללכת לכיוון הזה, שאסור למכור את הסיגריות האלקטרוניות. זה כבר קיים בחוק, אבל שמעתי שלא הוגש כתב אישום. לא אמרתי. שאלתי. לא הוגש כתב אישום. אם היה מוגש, היינו שומעים. לא הוגש שום כתב אישום. לכן אני מציע, אדוני היושב-ראש, קודם כל שהצו לא יהיה לשנתיים. בוא נעשה אותו לשנה, עד ינואר 24'. אני מציע לא לגעת בזה כי הגברת אמרה - תוך חודש. אולי הוועדה תבוא אלינו עם המלצות שאפשר לשנות את הצו.

גם תכניסו את הפיקוח ואת האכיפה?

חלק מהבעיה פה היא שהיא מורכבת, וחלקה נופל במשרד הבריאות וחלקה נופל במשרד החינוך וחלקה נופך באכיפה. מאוד מורכב. לכן הצוות הלאומי הזה הוא החשוב. בסוף זה הילדים של כולנו ולכולנו יש אותה מחויבות לבריאות שלנו. זה לא עניין של משרד הבריאות. לכל אחד יש החלק שלו ועד שלא נגיע יחד ונעבוד יחד, לא נצליח לפתור את זה. אדוני היושב-ראש, אני מחדד לחבר הכנסת עמאר = לא אמרתי בשום שלב בשם שר האוצר שמתנגד למיסים. אמרת באופן ברור - השר אומר שלא אוהב לנקוט בשיטת מיסים אלא רוצה שיטות אחרות. אני שומע טוב. אמרתי שהכוונת התנהגות באמצעות מס זה כלי שיש להשתמש בו במידה. אני צריך את המס הזה כדי להגן על אותם ילדים בני 10, 13 ו-15.

אמר - הוא עושה מס. זאת עובדה. מביא את המס כך כי רצינו שיהיה מהר וגם הוא רצה שיהיה מהר. מעשית, מתכנס היום הצוות שידון בכל העניין הזה, לא רק מס.

כל הדברים. גם רשויות מקומית, הכול. אנו רושמים לעצמנו, ואני חבר של השר, שזה יבוא לכאן לדיון. חודש, חודשיים. אגב, שתי הוועדות, גם של בועז וגם שלי, הוצאנו מכתב מסודר לכל המשרדים, מה יש לעשות באיזושהי צורה שכוללת גם חינוך, גם אכיפה, גם נושא של משרד הבריאות. גם תחת מי האחריות הכוללת. מי הגורם המתכלל של האירוע ומי יהיה הכתובת.

אני מקווה שתקבלו את המכתב הזה ותעבדו לפי הוועדה.

משפט קצר אחרון - יש נושא נוסף שלא דיברתם עליהם אבל מס כפי שהוא היום יוצר עיוות בשוק. יש מחקרים שמוכיחים שזה מעודד. נכון. דיברנו על זה. תודה רבה. אימאן.

לפתוח בכך, שאני לא ממש דוגלת בהעלאת מיסים. במיוחד הצעירים, אנו יודעים שהמעט בכסף שיש במשפחה, בסופו של דבר, המעט של הכסף שנמצא דווקא בשכבות של האוכלוסיות המוחלשות בגלל הלחץ הקבוצתי והרצון שהצעירים ייראו כמו אחרים, ודווקא בסוגית העישון אני יכולה לדבר הרבה על מתבגרים - לכן הדרך הכי טובה לאסור זאת היא דרך חוק, ואכיפת החוק, לא רק שיהיה החוק קיים. באותו קו מקביל - הנושא של חינוך. אנו רואים ילדים אף בני 8 וזה משהו ממש מצמרר. במיוחד לאור העובדה שהסיגריות האלקטרוניות לא כמו סיגריות רגילות שמשאירות ריח על הבגדים וסימנים, וגם הן לא נראות. הילדים עומדים ואתה רואה את העשן שיוצא. לכן אני חושבת שיש להתאמץ. לוח הזמנים מאוד חשוב בסוגיה הזו. הינו עדים לנער שכבר מת כתוצאה מהעישון הזה. יש לקחת יוזמה, ולא לחכות לעוד מקרה קשה. יש מדינות שאוסרות שימוש בסיגריות אלקטרוניות בעולם? 37 מדינות. אולי נהיה ה-38. תודה. אחמד טיבי. תודה, אדוני. האמת רק לאחרונה הציבור נחשף לסכנות של הסיגריות האלקטרוניות בגלל מקרי המוות שפורסמו או הצעירים שמאושפזים במצב קשה. אני בעד איסור ולא מיסוי, כמו שיש 37 מדינות,

אז שישראל תהיה המדינה הנוספת שתאסור את הסיגריות האלה. אומרים שלממשלה יש רוב גדול, 64 חברי כנסת. מה קשור לעניין? גם אתה תתמוך אז אין צורך ברוב גדול. אין צורך כל כך להצדיק את זה. לא צריך קואליציה גדולה כדי להעביר חוק כי אנחנו נתמוך. מיכל.

אני שאלתי את השאלה שלי לגבי גורמי אכיפה ולגבי גורם מתכלל. עבור הפרוטוקול ביקשתי לדעת. אחמד טיבי, תמשיך. לכן כשמדובר בצעירים - בועז אמר כיתה ד'. זה נורא ואיום. לכן להסתפק במיסוי על סיגריות אלקטרוניות

סיגריות זה גם סיגריות וגם נרגילות אלקטרוניות. יש טעמים וכדומה. יש נרגילה אלקטרונית. מישהו אתמול קנה לידי. יש טעמים. יש תפוח, יש בלו ברי, יש כל מיני פירות. יש קואליציות של פירות. יש דרגות שונות של ניקוטין. מי שמוכר לך, שואל: כמה ניקוטין את רוצה? אתמול ראיתי את זה במו עיניי. הרבה ניקוטין?

תהליך האידוי הזה וכל השאר הוא מסוכן. לכן אני בעד איסור,

אבל ברירת המחדל בשלב זה היא צו מיסוי. תודה.

בוקר טוב לכולם. אני שמחה שלמרות הפקקים הצלחתי להגיע לדיון הזה. אני חושבת שהדיונים שקדמו בוועדת המאבק בהתמכרויות וגם בוועדה לזכויות הילד תרמו מאוד לנו גם להבין וגם להעלות את הסוגיה ולהבין כמה היא מסוכנת, במיוחד כשמדובר בקטינים, שהשימוש שלהם בסיגריות האלקטרוניות הולך ומתרחב בצורה בלתי מתקבלת על הדעת. ובמיוחד שאין שליטה גם בסוגים השונים שאין עליהם ממש פיקוח ויש סיגריות מאוד מסוכנות ובגלל שהן במחיר מאוד מוזל יחסית לשאר, הצעירים קונים אותן אף יותר מאלה שאולי במירכאות פחות- - לא היית קודם. אמר ד"ר שרון אלרעי פרייס גם עוזר שר האוצר אמר - שהוקם צוות שמתחיל את הדיונים היום, ב-13:00, ויסיימו זאת בתוך חודש. זה לא משהו שאנו אומרים שיהיה בעתיד. זה צוות בין משרדי?

דיברנו גם על עניין האכיפה ואחריות המשטרה וכו' בבתי ספר. אבל בעניין היסוי, לא אלך עד הסוף כמו ד"ר טיבי ותתפלאו, יש דברים שלפעמים אנו מתווכחים עליהם בסיעה, בעניין איסור סיגריות. אני דווקא רוצה שאצלכם בחד"ש יהיה פה אחד. אם זה חשוב לך, אנחנו נלמד את זה. אבל לא ארחיק לכת כמו ד"ר טיבי ואומר כבר איסור טוטאלי אבל לפחות בעניין המיסים אני חושבת שהגיע הזמן להעלות את זה ולהשוות את זה. תודה. קובי.

הצו שלפנינו עלה בדיון הקודם כאן בוועדת הכספים. הבאנו טיוטת הצו. הסברנו את רציונל הצו, את המיסוי, שיהיה מס זהה גם על נוזל סיגרית אלקטרוניות וגם על הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות. אחרי שביקשתם, החתמנו את שר האוצר, פרסמנו את זה ב-16 בפברואר ברשומות וביקשתם מאתנו שהצו יהיה בהוראת שעה לשנתיים כך שהצו הוא עד 15.2.25 ובהמשך למה שאמרת אנו מבקשים שתאשרו את הצו ונשב עם משרד הבריאות, שאנחנו בשיח איתם שוטף בעניינים רבים לרבות סיגריות אלקטרוניות, ואז נביא המלצות, ככל שיהיו, אחרות. תקריא בבקשה את הצו. אני משנה את בקשת ועדת הכספים. מה שביקשנו ביקשנו. אנו מבקשים עכשיו שהצוות יעשה עבודתו, שכאשר הוא מסיים עבודתו אנו מבקשים גם משר הבריאות וגם משר האוצר להביא את זה לכאן לדיון, ויצטרכו או בחקיקה או בצווים, ונרצה כנראה לשנות את הדברים. סביר שנקבל את הדברים באופן מקצועי ונדון בו.

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשפ"ג -2023. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, לפי סעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), התש"ט-19492, ולפי סעיף 3 לחוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952, אני מצווה לאמור: 1. הוראת שעה. (א) על אף האמור בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 (להלן - הצו העיקרי), בתקופה שמיום כ"ה בשבט התשפ"ג (16 בפברואר 2023) עד יום י"ז בשבט התשפ"ה (15 בפברואר 2025) יראו כאילו- (1) 1, אחרי ההגדרה "מחסן רשוי" בא: ""מ"ל"- מיליליטר"; מוסיפים את ההגדרה הנחוצה לצורך הטלת המס. (2) במקום סעיף 8 בא: המחיר הסיטוני לסיגריות.

קביעת המחיר הסיטוני של הטובין המפורטים להלן תיעשה לפי סעיפים 4 ,4א, 4ב(א1) לחוק ותקנה 8ג לתקנות מס קניה (טובין), התשי"ג-1953. הפירוט שכאן כבר היה קיים למעט העניין של הסיגריות האלקטרוניות שמיתוסף כעת. (1) סיגריות שסיווגן בפרטים 24.02.200000 ו-24.02.902000, (2) יחידות טבק שסיווגן בפרטים 24.03.911100 ו-24.03.992100, (3) יחידות טבק הנתונות בערכה למכירה קמעונאית הכוללת מכשיר חימום המסווג בפרט 85.43.708100, (4) טבק לסיגריות שסיווגו בפרטים 24.03.191000, 24.03.91190000, 24.03.992900 ו-85.43.708200, (5) נוזל לסיגריה אלקטרונית שסיווגו בפרט 38.24.991000, (6) סיגריות אלקטרוניות המסווגות בפרט 85.43.707000". (3) בסעיף 10,

אחרי פרט (2א) בא: "(2ב) נוזל לסיגריה אלקטרונית - מילוי או אריזה". אנו מוסיפים כאן את פעולת הייצור של מילוי האריזה כפעולה שמחייבת במס קנייה.

בסעיף 12, במקום סעיף קטן (ב) בא: "(ב) סכומי המס שבפרטים 20.09, 21.06, 22.02, 22.03.009000, 24.01, 24.02, 24.03, 38.24 ו-85.43 יתואמו ב-1 בינואר של כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי". זה סעיף שמעדכן את סכומי מס הקנייה. שאר פרטי המכס כבר הופיעו בו. נוספו פה הדברים הרלוונטיים לסיגריות אלקטרונית. זה סעיף שמעגן את סכומי מס הקנייה שרלוונטיים למוצרי עישון. רוב פרטי המכס כבר הופיעו בו בעבר. הוספנו פה את פרטי המכס שרלוונטיים לסיגריות אלקטרוניות. (5) בתוספת הראשונה - כאן תראו את הטלת המס עצמה. (א) בפרט 38.24, אחרי סעיף 920000 בא: "991000/1--- נוזל לסיגריות אלקטרוניות. מכס כללי -8%. מס קנייה 145% + 4.64 ש"ח למ"ל אל"פ מ-8.90 ש"ח למ"ל - מ"ל"; (ב) בכללים לפרק 85, בכללים נוספים (ישראליים) - (1) בכלל 3, המילים "המאוחסן במחסנית המסווגת בפרט 38.24"- נמחקו, (2) אחרי כלל 4 בא: "5. בפרט 85.43.707100 שיעור מס הקניה הקבוע בטור ד' חל רק על מרכיב הנוזל "; (ג) 85.43, אחרי סעיף 705900 בא: "707000--- סיגריה אלקטרונית :- 707100/5---- הנתונה בערכה למכירה קמעונאית, או לא, המכילה נוזל פטור145% + 4.64 ש"ח למ"ל אל"פ מ-8.90 ש"ח למ"ל - יחידה סטטיסטית מ"ל. 707200/3----אחרת, שאינה מתאימה למילוי חוזר המכילה נוזל בתוכהפטור145% + 4.64 ש"ח למ"ל אל"פ מ-8.90 ש"ח למ"ל - יחידה סטטיסטית מ"ל. 707900/8---- אחרים - מדס פטור מס קנייה פטור ויחידה סטטיסטיתכ"א"; (ד) בפרט 98.02,

אחרי "מוצרי טבק" בא "נוזל לסיגריות אלקטרוניות, סיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל"; כאן תראו כמה פרטי מכס שממעטים מפטורים שונים את הסיגריות כדי שלא ייכנסו תחת הפטור. (ה) 98.03,

אחרי "מוצרי טבק" בא "נוזל לסיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל"; (ו) בפרט 98.04, בטור ב', בפסקה 3, אחרי "מוצרי טבק" בא "נוזל לסיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל". סליחה שאני קוטע אותך אני רוצה לקדם בברכה את ילדי הגן הממלכתי דתי,

ארבל, שעולים לכיתה א', ואימא של אחד הילדים עובדת אתנו כאן בוועדה. אנו מקדמים אתכם בברכה.

שיהיה לכם בהצלחה בכיתה א'.

על אף האמור בסעיף קטן (א)(5)(א), בתקופה שמיום כ"ה בשבט התשפ"ג (16 בפברואר 2023) עד יום י"א בסיון התשפ"ג (31 במאי 2023) יראו כאילו בתוספת הראשונה לצו העיקרי כתיקונה בסעיף קטן (א)(5) לצו זה, בפרט 38.24, בסעיף 991000,

במקום האמור בו בא "פטור". יש פה פטור מכס שנקבע במקום אחר. אנו רק מעגנים אותו גם כאן. (ג) על אף האמור בסעיף 12 לצו העיקרי כתיקונו בסעיף קטן(א)(4) לצו זה, לעניין תיאום הסכומים האמורים בסעיף קטן (א)(5) לצו זה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024), יראו כאילו המדד היסודי הוא המדד שפורסם בחודש דצמבר 2022. זו הבהרה לגבי עדכון הסכום הראשון הצפוי. תודה רבה. בעצם זה הצו שנמצא כבר בתוקף. במידה שיאושר, יונח על שולחן המליאה. הוא בתוקף מיום 16.2.23, מהיום שבו פורסם. אם אנחנו לא מאשרים?

ברגע שהוועדה תאשר אותו, אנחנו מניחים אותו על שולחן המליאה לשבעה ימים, ואז רואים אותו כמאושר. בסדר גמור. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5). מי בעד אישור הצו ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה הצו אושר. כבוד יושב-ראש, אני רוצה לומר משהו הילדים האלה, שלא ידעתי שיגיעו לפה, תחשבו כמה חשוב מה שאנו עושים בשביל הילדים האלה. זה ממש בשביל להציל אותם ואת כל האחרים. וגם הילדים האחרים.

כן, נאסור את זה, לגמרי.

יש לי עסק פרטי בתחום הטבק אני מדבר פה בשם הסיגריות האלקטרוניות. אני מופיע פה לא מעט. אני מבקש לדבר שתי דקות. באתי רק להביא לכם נתונים כי כל העובדות שיש פה לכם קל לדבר,

אתם זורקים פה ים של עובדות שהקשר בינן למציאות או האמת הוא מקרי בהחלט.